אנחנו עוברים לצו להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה. מי מסביר את הצו?

שני צווים, בדומה למה שעשינו פה כבר מספר פעמים. אנחנו מבקשים להאריך את תקופת הזכאות של שני המענקים של הקורונה.